שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה. בהתאם להוראות סעיף 106א1 לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת